חברים אנחנו פותחים את הישיבה הראשונה של ועדת

הדיון הוא בנושא הגברת התחרות במקטע הסיטונאי בשיווק של פירות וירקות. אני רוצה להודות ליושב ראש